בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, אנחנו היום מקיימים שני דיונים. הדיון הראשון יהיה עם הבנק הבינלאומי. בוקר טוב, שלום לכם גברתי אירית איזקסון, יושבת-ראש הבנק הבינלאומי, והגברת סמדר ברבר-צדיק, מנכ"לית הבנק הבינלאומי. אנחנו לא נרחיב, העניינים ברורים. אנחנו לא נחזור על כל אשר נאמר. אני אומר בשם חבריי - חלקם לא הגיעו מסיבות אישיות - שאנחנו כאן רביעיית שואלים, נדע לשאול את השאלות הכי טוב שאפשר. אנא, אני כבר אומר מראש, נא לעשות כל מאמץ, גם אם זה קשה, לא לספר לנו על נפלאות על העתיד ועל נפלאות ההווה. אנחנו לא עוסקים בהווה ובעתיד. אנחנו מבקשים לקבל הבהרות על אשר נעשה ממועד המנדט שניתן לוועדה, מ-2003, עד לימים אלה. שבוע טוב,

שמי אירית איזקסון,

מינואר 2017. אנחנו מכבדים מאוד את הוועדה,

אנחנו נפתח במצגת שתינתן על ידי המנכ"לית, הגברת סמדר ברבר-צדיק. בוקר טוב, שמי סמדר ברבר-צדיק, אני מנכ"לית הבנק הבינלאומי. מטרת הוועדה הנכבדה היא לבדוק את כשלי האשראי בלווים גדולים ואת הדרכים למניעתם. אני שמחה על ההזדמנות שניתנה לי להציג בפני הוועדה את תיאבון הסיכון השמרני של הבנק, שהוא תוצאה של תהליך אסטרטגי שהחל בסוף 2003 - במקביל לתאריך אליו מתייחסת הוועדה - ביוזמת הבנק, והביא לכך שהבנק הבינלאומי שונה בתחום שאליו הוזמנו - התנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים גדולים. קצת על הבנק הבינלאומי. הבנק הבינלאומי הוא הבנק הקטן מבין חמשת הבנקים הגדולים. אתם רואים את העוגה של האשראי הבנקאי בישראל בחמשת הבנקים הגדולים. הבנק הבינלאומי מהווה 9% מסך כל האשראי במערכת. הוא בנק מחולל תחרות וצומח, עם תיק אשראי איכותי, מפוזר, ברמת סיכון שמרנית. מה בעצם הביא לשינוי האסטרטגי בתאריך אליו התייחסת, חבר הכנסת הכנסת כבל? בשנת 2002 הבנק מדווח על הפסד שנתי על רקע הפסדי אשראי בגין ריכוזיות לווים גדולה. בסוף שנת 2003 יש החלפת גרעין שליטה בבנק. גם היום הבנק הוא בנק עם גרעין שליטה. החל מסוף 2003, בדיוק המועד אליו מתייחסת הוועדה, החל הבנק בתהליך אסטרטגי מתמשך של שינוי בפרופיל של הבנק, בין היתר בשל גודלו של הבנק. כפועל יוצא מזה חל שינוי בתיאבון הסיכון. המטרה הייתה להגדיל את פיזור האשראי - בעיקר דרך ירידה באשראי הלווים הגדולים - וקביעת מדיניות אשראי שמרנית המתאימה לגודלו של הבנק. הקטנת ריכוזיות האשראי באה דרך ירידה של אשראי ללווים גדולים, כאשר במקביל הבנק פועל לגידול בפלח השוק של האשראי למשקי הבית ועסקים קטנים ובינוניים באמצעות רכישת בנקים קמעונאיים, מה שתורם גם הוא להגדלת הפיזור. הבנק הבינלאומי ממשיך לחזק את התחום שבו הוא מתמחה, שירותי שוק הון ואשראי ללווים הפעילים בשוק ההון - מוסדיים, חברות ביטוח, פעילי שוק הון. הוא תופס פלח שוק משמעותי גם בתחום הזה, תחום שבו סיכון האשראי הוא מאוד נמוך. אם נסתכל על התוצאות ראשוניות של המהלך עליו דיברתי, אז בעוגה השמאלית אתם רואים את האשראי בבנק הבינלאומי בשנת 2002, שזה עוד לפני שהתחיל התהליך האסטרטגי, לפני המועד שאליו מתייחסת הוועדה. בתיק האשראי של הבנק הבינלאומי ב-2002 70% מהאשראי הוא אשראי עסקי גדול. בסוף 2003 החל התהליך האסטרטגי של שינוי הפרופיל העסקי ותיאבון הסיכון. ב-2008 הבנק כבר נמצא ב-42% בלבד מסך כל תיק האשראי באשראי עסקי גדול. כמה זה עסקי גדול אצלכם? עסקי גדול זה אשראי שמטופל על ידי החטיבה העסקית. מאיזה סכום? זה יכול להיות בסכומים של 50,60 מיליון שקל ובסכומים גבוהים יותר, תלוי בהיקף הפעילות של הלקוח עצמו. ב-2013 אנחנו מוצאים ש-32% מתוך תיק האשראי של הבנק הבינלאומי הוא אשראי עסקי גדול. ב-2018 אתם רואים תיק אשראי מפוזר היטב, כאשר 21% בלבד מתוך תיק האשראי הוא אשראי עסקי גדול. כמו שאתם רואים, התהליך החל מסוף 2003. כבר ב-2008 ו-2013 אנחנו נמצאים בתיק אשראי מפוזר היטב. איך עשינו את זה? דבר ראשון, ירידה בריכוזיות האשראי, ודבר שני, אנחנו משנים את מדיניות האשראי של הבנק. כמובן שאני לא אוכל לפרוס כאן מדיניות שלמה, אבל אני אגיד נקודות שיעזרו לוועדה להבין את השינוי. בשנת 2004 אנחנו מתחילים בשינוי מדיניות האשראי, בתיאבון הסיכון של הבנק, וקובעים לבנק הבינלאומי מגבלות התואמות את תיאבון הסיכון וגודלו היחסי של הבנק. חלק מהמגבלות הן מגבלות רגולטוריות - אנחנו מצייתים לרגולטור שלנו - חלקן מגבלות שמחמירות את המגבלות הרגולטוריות עבור הבנק הבינלאומי, כאשר המטרה אנחנו בנק יותר קטן היא להתאים את עצמנו גם לגודל וגם לתיאבון הסיכון. חלקן הן מגבלות שאנחנו קבענו לעצמנו באופן אישי, למשל חבות לווה בודד וחבות קבוצת לווים. אם הרגולטור אמר ש-25% מההון יכול להיות הסכום הזה, אנחנו בבינלאומי קובעים לעצמנו מגבלה נמוכה יותר, 15%, 20% מההון. לגבי תמהיל דירוג הלווים, יש לנו החלטה שחלק גבוה מהאשראי צריך להיות בדירוג לווים גבוה, מ-A ומעלה. אנחנו מקפידים על הבדיקה לאורך כל השנים. לגבי תמהיל האשראי, אנחנו קובעים לעצמנו איזה אחוז מתיק האשראי יהיה אשראי עסקי גדול ומסחרי.

גם קובעים לעצמנו אבני יסוד. אנחנו קובעים שתיק האשראי יהיה מפוזר, אנחנו קובעים מגבלות לחברות אשראי, לחברות אחזקה ולפירמידות. זה כבר בסוף 2003. אם אנחנו כבר נותנים אשראי לחברות אחזקה, זה צריך להיות במגבלות ובמדיניות מאוד מחמירה. אנחנו גם מגבילים פעילויות בעלות סיכון גבוה. לדוגמה, אנחנו מחליטים שאנחנו לא נותנים אשראי למימון נדל"ן בחו"ל, כי זה לא תחום ההתמחות שלנו. אנחנו מקפידים - כמובן בהתאם לכל לקוח ספציפי - על תמהיל של חוסן פיננסי, כושר החזר ראוי ובטחונות מתאימים קריטריונים המשקפים דירוג אשראי גבוה. מה שאנחנו רואים זה השפעה על חלקו של הבנק במערכת הבנקאית באשראי ללווים גדולים. כאן אנחנו מדברים על לווים מעל 200 מיליון שקל. אנחנו רואים את הגרף הכחול. הגרף הכחול מתאר את חלקו הטבעי של הבנק הבינלאומי במשק. איך נקבע חלקו הטבעי? זה חלקו לפי חלקו בהון העצמי. פה אנחנו נמצאים אתם רואים את הגרף הכחול בין 7.5% ל-8.5% מהמשק בהון העצמי.

אתם מתייחסים פה רק למעל 200 מיליון שקל? דיברת קודם על 50,60 מיליון. אני צריכה להתייחס לאשראים שאני אוכל להשוות. אלה נתונים מתוך דוחות כספיים. אני חושבת שזה גם עונה להגדרה של לווה גדול. את אומרת שהגרף הזה לא היה נראה שונה בהרבה אם היית מכניסה לתוכו גם את ה-50,60 מיליון.

אני חושבת שזה הכיוון שאליו הולכת הוועדה. אנחנו רואים את הבנק הבינלאומי ב-2002, טרום התחלת המועד של הוועדה, מהווה 10% מפלח השוק באשראי ללווים גדולים, שזה גבוה יותר מחלקנו היחסי בהון. מאז אנחנו רואים שהבנק הבינלאומי יורד בחלקו באשראי ללווים גדולים, פותח מרווח בין חלקו הטבעי לחלקו באשראי ללווים גדולים. חלק מהאשראי ללווים גדולים זה גם אשראי לפעילי שוק הון. שם סיכון האשראי הוא כמעט אפסי. שיעור ההפרשות של הבנק הבינלאומי בתחום הזה הוא אפסי. חלק מהאשראי שניתן בגלל ההתמחות שלנו נמצא בתוך האשראי העסקי. לא רק זה - שיעור ההפרשה השנתי לאשראי העסקי הגדול הוא אפסי, לפחות בשמונה השנים האחרונות, אם לא לפני זה. לבנק יש כשלי אשראי בלקוחות הגדולים כמעט אפס. השקף הבא מראה את שיעור ההפרשה להפסדי האשראי של הבנק הבינלאומי לאורך כל השנים. אנחנו רואים שהבנק הבינלאומי בשיעור ההפרשה שלו להפסדי אשראי גבוה מהממוצע ב-2003. מאז החל התהליך עליו דיברתי. אתם רואים את הבנק הבינלאומי יורד בצורה חדה בשיעורי ההפרשה שלו על הפסדי אשראי לאורך זמן, פשוט ירידה מאוד מאוד חדה. אם אנחנו משווים לממוצע של ארבעת הבנקים האחרים הגדולים, אתם רואים איך הבנק הבינלאומי לאורך כל השנים יורד מתחת לממוצע במערכת. גם בשנים הקשות במשק, בשנים עם המשבר הפיננסי העולמי, הוא נמצא בשיעורים נמוכים, זאת בהשוואה לעצמו ובהשוואה למערכת. בשקף הבא אתם רואים את הבנק הבינלאומי עם שיעור האשראי הבעייתי מסך האשראי העסקי. אני חושבת שזה סוגר את כל התמונה בכל הגרפים. אנחנו רואים את הבנק הבינלאומי ב-2003 נמצא בשיעור קצת יותר גבוה מהמערכת. החל מסוף 2003, שזו התקופה אליה מתייחסת הוועדה, יש ירידה חדה באשראי הבעייתי מתוך האשראי העסקי. אתם רואים את הירידה הזאת לאורך כל השנים. עד לשנה הנוכחית יש ירידה מתמשכת באשראי עסקי בעייתי. גם חברות הדירוג "מעלות" ו"מדרוג", שהן גופים מקצועיים שמנתחים חברות ומערכת בנקאית, מתייחסות לתהליך אותו עבר הבנק. אם ב-2001 עד 2003 הם העירו בצורה מאוד חדה על החשיפה של הבנק לחברות גדולות וריכוזיות לווים ודאגו מחלקו של הבנק בגין עסקאות מימון שליטה, החל מ-2006, שזה בעיצומו של התהליך אליו התייחסתי קודם, אומרת "מדרוג": "בתחום האשראי העסקי פועלת הקבוצה בשנים האחרונות לצמצום ריכוזיות הלווים הגדולים. מדיניות האשראי שמרנית ומבוקרת, היקף האשראי הניתן הוא מצומצם. ב-2018 תיק האשראי איכותי, מבטא תיאבון סיכון נמוך לסיכונים. הבנק ממשיך להקטין את החשיפה ללווים הגדולים". תראו את התהליך מ-2003, 2006,2013. גם "מעלות" מתייחסת לנושא הזה, לתיאבון הסיכון המתון של הבנק. גם Moody’s, שזו סוכנות בינלאומית, מתייחסת לנושא. היא העלתה לאחרונה את אופק הדירוג של הבנק לחיובי, בין היתר עקב איכות החיתום של האשראי. השקף הבא שאתם רואים מולכם מסכם את מה שאמרתי. הוא בהחלט מראה שהבנק הבינלאומי שינה בשנת 2003, השנה שפותחת את התקופה לגביה דנה הוועדה, את הפרופיל העסקי שלו, בין היתר בהתאמה לגודלו ותיאבון הסיכון שלו. במסגרת המהלך הפחית הבינלאומי את סיכון האשראי ללווים גדולים.

בניגוד למנכ"לים אחרים שהופיעו בפנינו, ותיקה כמנכ"לית הבנק הבינלאומי, הבנק החמישי בגודלו. ממתי את בתפקיד? אני רוצה להזכיר, עברת מחברת "פז", חברה אחרת שהייתה בשליטת בעל העניין מר צדיק בינו. מתי עברת לבנק? לא הייתי בחברת "פז", הייתי דירקטורית שם. עברתי לבנק הבינלאומי בשנת 2004, משינוי התהליך. מוניתי למנכ"לית ב-2007. מי חותם על נהלי אשראי בבנק הבינלאומי? זה תהליך שהוא תהליך מסודר. אנחנו מתחילים בוועדות אשראי שדנות בנושא הזה, עולה למעלה לכיוון ההנהלה, אחרי זה ועדת ניהול סיכונים, ועדת הלוואות ודירקטוריון. מה הממשק בין הנהלים שלכם לנהלים של הפיקוח על הבנקים

כפי שהזכרתי קודם, יש את הנהלים של הרגולטור, של בנק ישראל. אנחנו על הרגולציה הזאת מוסיפים נהלים משלנו, מדיניות משלנו, שנוגעת בעיקר לגודלו של הבנק ותיאבון הסיכון שלו. האם היו מקרים שאת זוכרת שבהם חלקת על נהלים של בנק ישראל,

נהלים שהתנגשו עם נהלי בנק ישראל?

אנחנו לא חולקים על נהלים של בנק ישראל. אנחנו לעיתים מוסיפים, עקב תיאבון הסיכון השמרני שלנו והפרופיל העסקי, נהלים משלנו.

לי שהוספתם הנחיות. האם זה היה באישור בנק ישראל? אם בנק ישראל הוא זה שמגדיר, למה אתם קובעים לכם מדיניות עצמאית? כל מה שאנחנו עושים הוא בהסכמה עם בנק ישראל. מדיניות האשראי שלנו מתבססת על רגולציה. גם כשאתה נוסע והמהירות מוגבלת ל-100 קילומטר לשעה, עדיין אתה יכול להחליט שאתה נוסע ב-80 קילומטר לשעה. בתנאי שאתה לא מפריע לתנועה וגורם לתאונה.

לבנק הבינלאומי יש מדיניות אשראי שמושתתת על רגולציה, כאשר היא מוסיפה נהלים משלה. אני רוצה לתת לכם דוגמה. בשנת 2002, לפני שהתחלתם את כל המהלך, לפני שצפיתם פני עתיד, פורסם כי בנק ישראל חייב את מר אילן בצרי, אז ראש אגף האשראי בבנק,

פורסם שצעד זה הוא תוצאה של ליקויים שונים בפעילות האשראי של הבנק - הם יוחסו למר בצרי - שנמצאו בדוח ביקורת אשר ערך המפקח. האם את מכירה את המקרה? מה היו הליקויים שאת יודעת שהיו בפעילות האשראי של הבנק שמצא בנק ישראל? אני לא מכירה את המקרה, זה היה לפני שהגעתי לבנק הבינלאומי. המקרה גם לא מתייחס לתקופה אליה מתייחסת הוועדה. בעקבות הוראת בנק ישראל מר בצרי הועבר מתפקיד ראש אגף ניהול סיכונים זה כבר אחרי 2002 ומלהיות חבר הנהלה. בזמן שמונית לתפקיד המנכ"לית - ב-2007 כמדומני - הוא החליף אותך בתפקידך הקודם, הוא מונה לראש החטיבה העסקית בבנק. האם את חושבת שמר בצרי נענש בעקבות הליקויים שהוא היה

האם נעשה איזה עניין שבא להעמיד אותו על מקומו? מר בצרי הוא ראש החטיבה העסקית של הבנק הבינלאומי. מדיניות האשראי של הבנק הבינלאומי החל מ-2003 היא מדיניות אשראי שמרנית. שיעור ההפרשה של הבנק הבינלאומי באשראי ללווים גדולים הוא שיעור הפרשה מאוד מאוד נמוך. גברתי, אנחנו לא באותו סיפור, את לא בשאלה שלי. אני לא שאלתי

יכולותיו של מר בצרי. בנק ישראל מוציא דוח ב-2002. ב-2007 מקודם מר בצרי. האם נעשה כלפי האיש משהו? בכל זאת היה דוח של בנק ישראל, צריך לעשות איתו משהו. אני לא מכירה את הדוח של בנק ישראל. מה שאני יכולה להגיד זה שמר בצרי מונה לראש החטיבה העסקית, הוא קיבל את כל האישורים הרגולטורים המתאימים. הוא ראש חטיבה עסקית מצוין. אני רוצה להיות עוד יותר ספציפי. איך ייתכן שבנק ישראל מוצא ליקויים בהתנהלותו של אחד מבכירי הבנק שהוא דורש להעביר מתפקידו, כאשר אותו עובד לא עוזב או מודח מההנהלה, הוא עובר לתפקיד בכיר אחר? זה כבר בתקופתך, אני מניח. אני לא מכירה את דוח בנק ישראל שאתה מדבר עליו. אני מניח שכשנכנסת לתפקידך מישהו היה אמור לומר לך. היה ברור שהיה דוח כזה, שהייתה בקשה כזאת, שהייתה דרישה כזאת של בנק ישראל. אתם מתעלמים ממנה. אני לא מכירה את הדוח אליו אתה מתייחס. אני גם לא יודעת מה היה כתוב בו. גברתי, את אמורה להיות מנכ"לית ששומרת על הכספים שלנו. את אומרת לי שזה אדם שעובד איתך, שאתם ממנים אותו, שאתם מקדמים אותו בתפקיד. את המינימום של דוח של בנק ישראל אתם לא יודעים להגיד? אני מנכ"לית ששומרת על הכספים שלכם.

אני מבקש להיות ממוקד בשאלות אשר אני שואל. אם גברתי לא יודעת לענות לי, זה גם בסדר. המינוי של מר בצרי הוא מינוי ראוי, הוא עבר את כל ההוראות הרגולטוריות באשר הן. אני אתקדם. לא נחה דעתי, מבחינתי לא קיבלתי תשובה. בהבדל מדברים אחרים שיש בהם עניין של סודיות, כאן אין שום קשר לסודיות. נשאלת השאלה: האם העניין

או לא טופל. אולי זו שאלה לדירקטוריון, אם הוא היה מודע לזה. זה לאו דווקא למנכ"לית. האם הגברת אירית איזקסון יודעת לתת לנו תשובה בעניין הזה? נכנסתי לתפקידי ב-1 בינואר 2017. הדוח לא מוכר לי.

רוצה לציין שנושא משרה בכיר עובר Fit and Proper של בנק ישראל. כנ"ל גם אילן בצרי. עד כמה תופעה זו נפוצה? כמה פעמים התגלעו חילוקי דעות בין הבנק לבין בנק ישראל בכל הנוגע לנהלי האשראי של הבנק? האם את מכירה דבר כזה, לפחות בתקופתך? לא היו חילוקי דעות עם בנק ישראל, למיטב זכרוני. האם לא נכון להגיד שאדם שחרג מנהלי האשראי של בנק ישראל במסגרת תפקידו צפוי, אולי, ואני אומר את זה בזהירות, גם לצפצף על נהלים אלה בהמשך, במיוחד כאשר הוא אמון על אותם עניינים? יש כאן אדם בתפקיד בכיר שלא פועל על פי הנהלים ומקודם. מי תוקע כף לידי,

לידי כל אחד מאיתנו שההתנהלות הזאת לא תמשיך גם במעלה הדרך, ככל שהוא מתקדם? אני חושבת ששיעורי ההפרשה הנמוכים של בנק הבינלאומי ב-15 השנים האחרונות מראים שהבנק הבינלאומי בוחר אנשים שיודעים לנהל אשראי. אנחנו פוגשים את מר בצרי ואותך כמנכ"לית פעם נוספת בעקבות פרשת הרצת המניות של נוחי דנקנר ואיתי שטרום.

פנה מר שטרום לגברת ניצה זעפרני, מנהלת מחלקת שוק ההון בסניף המרכזי של הבינלאומי, במטרה לקבל אשראי של 15 מיליון שקל 800 אלף - כמעט בלי ביטחונות - לצורך רכישת מניות ב"אי.די.בי אחזקות", מה שכונה הנפקת חברים. ההקלטות שהושמעו במשפט הרצת המניות של נוחי דנקנר נתבקשו על ידי חדשות ערוץ 2 זה כבר התפרסם, אין פה שום דבר חדש - ואושרו לפרסום על ידי כבוד השופט חאלד כבוב. האם קיימת חובת ניהול ושמירת פרוטוקול של כל שיחה או התקשרות בין לווה גדול או נציגו לבין נציג של בנק או בעל שליטה בבנק, ככל שהשיחה היא בעניין הענקת אשראי? מה שיש זה תהליך של רישום פרוטוקול. נניח שאני גורם בכיר בבנק ואני מתקשר לממונה עלי כדי לקבל ממנו אישור ל-15 מיליון שקלים. האם יש כללים שאומרים שזה צריך להירשם? האם יש נהלים שמגדירים שיחה כזאת? זו שיחה עסקית לכל דבר ועניין. האם את לא חושבת שחוץ מהקלטה צריכה להיות גם תרשומת? אנחנו מדברים פה על אשראי של 15 מיליון שקל שניתן לפעיל שוק הון.

הבנק הבינלאומי הוא בנק שמתמחה בתחום של מתן אשראי לפעילי שוק ההון. גם למי שלא מכירים. ההלוואה עצמה חזרה אחרי ארבעה

גם פה הייתה מדיניות. כל דבר ניתן בהתאם למדיניות האשראי ובסמכות. את דיברת על אשראי של 50 מיליון שקל ומעלה. הקטגוריה של 15 מיליון נכנסת לקבוצה אחרת, קבוצה

זה לא כזה דבר שאנחנו יכולים לנפנף אותו ככה בקלות, להחביא אותו. כמה דקות אחרי שמר בצרי שומע על ההלוואה מגברת זעפרני, הוא מקבל שיחת טלפון, כשבצד השני לא אחר מבעל השליטה ב"אי.די.בי" מר נוחי דנקנר. בשיחת הטלפון עם בצרי דנקנר רק רצה לעדכן את בצרי שאין לו מה לדאוג,

אירועים מן הסוג הזה לא התרחשו, לא היה מצב שאמרו:

אם נוחי דנקנר מתקשר, אומרים לו: אנחנו מעבירים אותך

אנחנו מבינים את העניין, אבל בסוף את המנכ"לית,

אם המקרה הזה היה מגיע אלייך, מה היית עונה לקול בצד השני? אנחנו מדברים פה על נושא שהיה בדיון משפטי, גם ראינו צילומים מתוך בית

להתייחס ללקוח ספציפי, אפשר לראות את שיעור האשראי שיש ללווים הגדולים ולחברות אחזקה בבנק הבינלאומי, זה רשום כמעט בכל העיתונים. גם אם האשראי לאיתי הוא לא ברובריקה של לווים גדולים, עדיין זו צורת נתינת אשראי מאוד מאוד בעייתית.

הנושא הזה - שעוסק בין היתר בשורה ארוכה של כשלים להענקת אשראי לאנשים קשורים.

היחס המקל שהוא נותן למשפחת דנקנר במתן ובגביית האשראי, שהגיעה לכ-130 מיליון

מה היו תוצאותיו של החריש העמוק הזה?

מדובר על טיוטת דוח ביקורת שלא הוגשה לבנק הבינלאומי,

לטיוטה הזאת,

לא יכולנו להתייחס ולהגיב. גם אם זה נכתב

12.09,

"שוחחתי היום עם דני דנקנר.

האם את עומדת בקשר ישיר עם לווים

אני לא חושבת שאני צריכה להיפגש עם לווים לבד.

כולל כל הישיבות שהוזכרו קודם, יש פרוטוקול שיחה, שמשמעותו להוות בסיס לתרשומת

אנחנו ביקשנו לדעת איזה דוחות קיבלתם בנושאים האלה. לא את הפרטים, אלא תאריכים, כותרות. האם גם זה הפרה של סודיות לטעמכם? לפי ייעוץ משפטי שקיבלנו אנחנו לא יכולים לפרט דוחות ביקורת של בנק

לגבי ארבע הקבוצות שאליהן התייחסתם, אני לא זוכרת אם בכלל יש דוח ביקורת בנושא. רצינו לבקש את הדיווחים אליכם משנת 2003 על חריגות מנוהל בנקאי תקין ביחס לקבוצות לווים גדולות. אנחנו רוצים להבין איזה חריגות מנוהל בנקאי תקין

אנחנו כן רוצים לדעת אם החריגות שנתקלתם בהן הן על הערכת כושר החזר.

כלום,

יש אצלכם חריגות, למשל בדירוג האשראי של לווים,

התשובה החלוטה שלכם היום היא שאין לכם שום

האם נתקלתם בתופעות שבהן לווים כאלה או אחרים סווגו אצלכם כלווים טובים ובכל זאת נקלעו

ואם כן, האם הייתם צריכים לתקן

אני לא מתייחסת ללירה הטורקית או ללקוח ספציפי. יש דברים שצריך לקחת לפיהם את הביטחונות. יש אירועים שהם אירועים אקסוגניים. גם תחזית של לקוח מסוים יכולה עם הזמן

אמרו לנו שכל שנה הדירקטוריון מתכנס לדון בפירמת רואי החשבון, רק שב-50 השנים האחרונות לא התקבל שינוי. התוצאות שלנו מדברות בעד עצמן. זה

אני רוצה להבין אם במהלך השנים האחרונות,

מה שראיתם עכשיו, קיימתם החלטה לשנות את הנהלים של דירוג אשראי? אני חושב

משנת 2003, ביחס לבעלי תפקיד שונים במערך מתן האשראי בעקבות דוח ההתערבות של בנק ישראל? האם היו אירועים כאלה של התערבויות אישיות?

דוחות ביקורת בנוגע לכשלי האשראי ללווים גדולים שהיה בהם צורך להכריז על בעיה בהתנהלות מסוימת של עובד

זאת אמירה כללית. אני מסכימה שכאשר בן אדם נמצא במצב של ניגוד

בשנים שבדקנו, מ-2003 עד 2018, אנחנו רואים כי קיימים דירקטורים שיושבים גם בבנק הבינלאומי וגם אצל דנקנר - לחבר שלו שטרום הענקתם אשראי - תופעה שמכונה דירקטורים צולבים. אנו ערים לשינויים בחוק במשך

משכך הוקמו החומות: אל"ף, החומה שבה כל חברי הדירקטוריון, מזכיר הבנק יודעים על העניין האישי שיש לו; בי"ת, הוא לא משתתף

כל מתן האשראי לאותה חברה ניתן בפורום של ועדה מיוחדת. מחלק מהבנקים שמענו שהם יכולים להשתתף,

אני לא מדבר על המקום האישי. אני יכולה לדבר על עצמי, אני לא יכולה לדבר על דירקטורים שאני לא מכירה. אבל את יושבת ראש הבנק. בבנק הבינלאומי תמיד מתקיים הכלל. הכלל שהוא לא מופיע בכלל לישיבות.

די.בי פיתוח",

גימ"ל, כפי שתיארתי, כך נהגתי, הקפדתי על קלה כבחמורה, לא השתתפתי בישיבות שקשורות לבעל

לא בציבוריות - חייבת להיות לפחות אישה אחת,

ואכן נשים נכנסו כדירקטוריות. אני לא בשאלה מגדרית. מה שאמרת ודאי מבורך, כולנו שמחים על כך. בכל חיי

אשראי שמגיע לדירקטוריון הוא אשראי שעובר ועדות.

גם אם החוק מאפשר את זה, בסוף אתה יוצר מעגליות. אני חושבת שחברות מחפשות דירקטורים עם מומחיות,

וזה לא בגלל שהם יושבים כאן או שם. אלה אנשים ידועים, אנשים שיש להם בקיאות בבנקאות,

לאחר כמה שנים אני הופך להיות דירקטור,

לך נראה הגיוני הדבר הזה? אני סומכת על אנשי האשראי של הבנק הבינלאומי שהם שוקלים כל אשראי באופן ענייני, מה המטרה שלו.

כשאתה מחפש יושב ראש של בנק, אתה מחפש מישהו שיהיה לו גם רקע מקצועי,

הוא היה מפקח בתקופה מאוד קשה של המשק, ב-2008, מפקח מצוין. הוא היה יושב ראש

זה לא ויכוח על הרמה

אלא על הסיטואציה הזאת שבה בן אדם הוא דירקטור בבנק, שנה אחר כך הוא דירקטור אצל לווה שקיבל ממנו הלוואה. אנחנו באנו לדון במערכת, לא באנשים. אין פה שום הערה אישית עליכם. את חושבת שזה בסדר, שזה הגיוני? אני אומרת שכל דבר צריך להיבחן לגופו. מה זה "לגופו"? למפקח אחד ניתן תקופת צינון, לאחר לא ניתן תקופת צינון? דירקטור אחד יעבור לקבוצת הלווים הגדולה, דירקטור אחר לא יעבור? מה עושה מפקח שנדרש לטפל באירוע שהיה תחת שליטתו כמנהל אחת החטיבות בבנק? אני לא מכירה בבנק הבינלאומי הרבה מקרים שבהם מישהו היה בבנק ואחרי זה הפך להיות דירקטור אצל לקוח גדול. אני יכולה להתייחס רק לנושא השני. אני חושבת שהמפקחים על הבנקים באים לתפקיד הזה מתוך שליחות. הם עושים את העבודה שלהם בצורה נאמנה, בהתאם לרצון לשמור על יציבות המערכת הבנקאית בישראל. הם עשו את זה בצורה מאוד טובה במהלך השנים האחרונות.

מקרה ייבחן לפי גופו של בן אדם. יש מפקחים שכן עברו למערכת הבנקאית, יש כאלה שלא. רק שניים לא עברו. היתר עברו. זה אפילו לא ברמה עסקית, זה ברמה של נראות. גם הנראות של המערכת הבנקאית או כל מערכת לא פחות חשובה מהמוניטין והיושרה. בבנק הבינלאומי קיים גרעין שליטה של מר צדיק בינו. מר צבי זיו, מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, טוען כי מודל גרעיני השליטה בבנקים נשען על תפישה נאיבית של ממשל תאגידי ואי הבנת האינטרסים של בעלי השליטה, זאת מתוך הנחה כי בעל השליטה יגרום לכך שהבנק יתנהל באופן נאות ושעליו להיות בעל כיס עמוק כדי שיוכל לתמוך בבנק

מר זיו ממשיך וטוען שלקח לבנק ישראל יותר מעשר שנים להפנים את הבעייתיות בדרך פעולתה של ועדת האשראי של הדירקטוריון ולשנות את ההוראות בהתאם. ועדת האשראי של הבנק, שאמורה לפקח על תיק האשראי של הבנק, פעלה כוועדה אקזקוטיבית שאישרה מתן אשראי לסדר גודל מסוים, ככל שבפועל היא פיקחה על ההחלטות של עצמה.

לאור הדברים של זיו, האם לדעתכם יש בעיה עם המושג "בעליי עניין"?

קיימות, כפי שאמרתי,

כאשר הם פונים לקבל אשראי, הנושא נידון בוועדת ביקורת. ועדת ביקורת בודקת תעריפים שניתנים, כאשר יש גם מגבלה. את חולקת על צבי זיו. גם הדוח גלוי לציבור. אני לא מתייחסת למישהו ספציפי. שאלת אותי שאלה כללית.

מפרשן שאת חולקת על צבי זיו. אין לי שום דבר. אני לא חולקת. זו לא שאלה פרסונאלית, זה דיון תיאורטי. אני אקפוץ לסוג אחר של בעייתיות שקיימת מעבר לדלת המסתובבת ולהצרחה וההצלבה בין בעלי תפקידים, וזה הנפוטיזם. אני אומר לך שהנפוטיזם חוגג בחברת אחזקות. תשובה לקח את הבת שלו כרמית ל"דלק", שלמה אליהו לקח את הבן שלו, אלוביץ' לקח את הבן שלו, והרשימה עוד ארוכה. למה אני חותר? כל המחקרים בעולם מראים שנפוטיזם משדר חוסר יעילות למערכות, כי האנשים לא עובדים בצורה הכי חופשית או הכי מקצועית בגלל האבא והאימא שהם בעלי השליטה. האם אתם

את השיטה הזאת שגם הילדים, ככל שהם מוכשרים, הם חלק מהמערכת? אני רוצה לחדד את נושא היעילות. הבנק הבינלאומי, למרות מה שאתם מציגים, הוא הבנק הכי פחות יעיל לעומת כל הבנקים האחרים. המחקרים מוכיחים שזה בדיוק הקשר של הנפוטיזם שקיים במערכת הבנקאית, לפחות אצלכם. הבנק הבינלאומי הוא אכן בנק פחות יעיל בהשוואה לבנקים האחרים, אבל הוא עובר תהליך מאוד מסודר ששיפר בשנים האחרונות את היעילות שלו ביותר מ-5%. התהליך כולל תהליך של מחשוב, של דיגיטל, של צמצום מטות. כל התהליכים האלה הם תהליכים שהבנק מאוד מכבד אותם. אתה יכול לראות בגרף את הירידה החדה ביחס יעילות של הבנק הבינלאומי. צריך גם לזכור שמחקרים בעולם מראים שיש חיסרון לקוטן. הבנק הבינלאומי הוא בנק יותר קטן.

טבעי הוא נלחם בצורה מאוד יפה בחוסר היעילות. גם הספרות המקצועית מראה שיש בעיה בנפוטיזם. אין בהנהלת הבינלאומי ובעובדיו נפוטיזם.

אני רוצה להתמקד קצת יותר ביעילות. אנחנו מבינים שכדי לשכנע גם אתכם וגם את הבנקים האחרים להתייעל הפיקוח היה צריך "לתמרץ" אתכם כך שתוכלו לתת דיווידנדים מוגדלים. למה צריכה הייתה המפקחת לתמרץ אתכם כדי להתייעל? המפקחת לא הייתה צריכה לתמרץ אותנו להתייעל, המפקחת שמה את היעילות כיעד חשוב של המערכת הבנקאית, ואכן זה יעד חשוב. הבנק הבינלאומי כבר נערך לנושא הייעול במשך תקופה של שנים רבות - אתה רואה את זה גם בגרף שנמצא כאן - מתוך מטרה להגיע לבנק שיש לו כרית ביטחון ויעילות גבוהה יותר. ערכנו תהליכים רבים שגם נערכים עכשיו. את השאלות על היעילות התפעולית נעביר לכם בכתב. דיברנו על ניגודי עניינים. אם לא הייתה בעיה של סודיות, היינו יודעים אם יש ניגודי עניינים או לא. כשהכל מתחבא סביב העניין של סודיות, קשה לנו לבחון את הדברים שקורים. לגבי אותה טבלה שקראנו לה חריגות מנוהל בנקאי תקין, עשינו בירור תוך כדי עם הפיקוח על הבנקים, כאשר חד משמעית גם אתם חלק מהרשימה שמופיעה כאן. אנחנו רוצים לקבל מכם בצורה מסודרת ובכתב את המקומות שבהם חרגתם מנוהל בנקאי תקין. אנחנו לא נקבל דיווח ספציפי פר לווה. אנחנו רוצים להבין לגבי איזה נהלים הפיקוח על הבנקים טרח להעיר לכם - האם זה באופן הדירוג שאתם עושים ללווים, אם זה הביטחונות שאתם דורשים. כשבדקנו מול הפיקוח בחצי השעה האחרונה, נאמר לנו שנמצאו חריגות כאלה גם ביחס לבנק הבינלאומי. הבדלי דירוג באשר הם זה לא חריגה מנוהל בנקאי תקין. אנחנו שואלים אם הייתה חריגה. זו לא חריגה מנוהל בנקאי תקין, זה עניין של שיקול דעת. אני מניח שהפיקוח על הבנקים יודע את זה. איפה כן היו

הפיקוח על הבנקים ביחס לבנק הבינלאומי על חריגות, את זה אנחנו רוצים לקבל. חלק מהשאלות מופנות בגלל שלנו לא רק כחברי כנסת אלא כבני אדם נראה הזוי שמערכת כזאת ככה מתנהלת. לא באנו לבקר את המערכת, באנו לבקר את המערכת בעקבות זה שראינו שיש לא מעט אירועים - תקראו לזה מחיקות, תקראו לזה על חשבון הפנסיה, תקראו לזה שבנק ישראל לוקח מעט מאוד סיכונים יחסית למערכות אחרות, תקראו לזה מה שאתם רוצים. בסוף אתם מייצגים מערכת בנקאית, לא ציבור. אנחנו מייצגים פה ציבור. אני מצפה מאנשים למצוא את הדרך, לא רק את השורה התחתונה של יעילות, של רווח, של מניה עולה. בסוף יש פה ציבור שחסך כל החיים שלו. הוא מפקיד את הכסף הזה בידכם בשביל הפנסיה. חבר הכנסת ילין, אני חושבת שהמערכת הבנקאית הוכיחה את עצמה ואת היציבות שלה ב-2008. את יודעת על חשבון מה? כשהייתי בוועדת הרפורמות יחד עם פולקמן וראיתי את הפער שיש בין האשראי שניתן לטייקונים לבין האשראי שכולנו משלמים במערכת הבנקאית, פער של 3.5%, הבנתי שאנחנו,

מממנים בסופו של דבר את הטייקונים. אם כולם היו מחזירים את הכסף, הריבית הייתה אחרת, רמת הסיכון הייתה אחרת. אני ברפורמת הבנקים מהיום הראשון בכנסת ישראל, אני עוקב אחרי הרפורמה.

אתם יחד עם בנק ישראל, שיש לי הרבה ביקורת עליו, עוצרים את כל המהלך האמיתי של התייעלות, את זה שכל אחד יוכל לבוא ולקבל אשראי, לא רק החברים ששותים איתכם ואוכלים איתכם צהריים. הבנק הבינלאומי הוא בנק בינוני, הוא בנק תחרותי. קצב הצמיחה של האשראי בבנק הבינלאומי למשקי בית הוא בערך 10% לשנה בארבע השנים האחרונות ברצף, כל שנה בפני עצמה, ובאשראי לעסקים קטנים - 6% עד 7%. קצב הצמיחה שלנו באשראי לעסקים גדולים הוא כמעט אפסי. בגלל זה החרגנו אתכם בכרטיסי אשראי, רצינו לתת לכם את האפשרויות, רק שתעשו את זה ביושר ובניקיון. בהחלט, זאת המטרה שלנו. אני חולק עליכם לגבי עניין הנפוטיזם. זה כאילו אנחנו חיים בעולם אחר. אני לא רוצה לפרט כאן, אבל הבן גיל בינו מתפקד כחבר דירקטוריון בינלאומי, הבת דפנה היא דירקטורית ב"פיבי אחזקות".

מקבל משמעות עוד יותר גדולה. ככל שהבנק יותר קטן המשמעויות מקבלות משנה תוקף. אני לא יכול לראות שאנחנו מסיימים את זה כאילו אנחנו חיים באיזה שהוא מקום שהדברים האלה לא מתקיימים. בהנהלת בנק בינלאומי ובכל בנק בינלאומי אין נפוטיזם. למען גילוי נאות אני חייבת לומר שאני מכירה את גברת אירית איזיקסון מאז שהייתי ילדה. אנחנו לא מתראות לעיתים קרובות. אני אוהבת ומעריכה אותה, אבל זה לא קשור לנושא ועדת החקירה בשום צורה. היה לי חשוב לומר את זה דווקא בגלל שהסוגיות האלו עלו ואני חושבת שיש להן השלכות. לגבי שאלות ובקשות לקבלת מידע שהוצגו כאן ואתם טוענים לסודיות הנתונים, אני מזכיר, לא ביקשנו התייחסות לאף דוח ספציפי, רק למידע כללי. נבקש שבתשובתם לוועדה תפרטו מדוע לטענתכם מידע זה הוא סודי. אני מודה לכם. תודה והמשך יום נעים. הישיבה ננעלה בשעה 12:12.